הודעה למזכירת הכנסת. ברשות יושב-ראש הישיבה, הנני מתכבדת להודיעכם, כי בישיבת המליאה אמש נאמר בטעות על-ידי יושב-ראש הישיבה כי הצעת חוק לעידוד מקצוע ההוראה, התשע"ה

בחוברת כ/593, תעבור לאחר קריאה ראשונה לדיון בוועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי, אך הצעה זאת חוזרת לדיון בוועדת החינוך, התרבות והספורט, שהכינה אותה לקריאה הראשונה. תודה למזכירת הכנסת. יצוין לפרוטוקול שמדובר ביושב-ראש הישיבה, הטעות החמורה הזאת לא נפלה בידי יושב-ראש הכנסת, חס ושלום... הודעה נוספת למזכירת הכנסת. ברשות יושב-ראש הכנסת, הנני מתכבדת להודיעכם, כי הונחה היום על שולחן הכנסת, לקריאה שנייה ולקריאה שלישית, הצעת חוק זכויות נפגעי עבירה (תיקון מס' 11),

שהחזירה ועדת החוקה, חוק ומשפט. ההצעה קיבלה פטור מחובת הנחה בוועדת הכנסת.

אנחנו נעבור להצעת חוק זכויות נפגעי עבירה (תיקון מס' 11), התשע"ה 2014, לקריאה שנייה ולקריאה שלישית. היא קיבלה פטור מחובת הנחה בוועדת הכנסת. יציג את ההצעה, בשם ועדת החוקה, חוק ומשפט, חבר הכנסת אורי מקלב.

אדוני היושב-ראש, תודה רבה לך, מכובדי השר, חברי חברי הכנסת, הצעת החוק הזאת מגיעה ממש בדקה התשעים, לאחר מאמץ גדול מאוד שעשו, בזמן פציעות. אולי היו חוקים שחוקקו יותר מהר, אבל באופן הזה של ההכנה של החוק הזה, שהייתה צריכה להיעשות כמעט בהליכה, והמהירות שבה הצליחו להעביר אותה, אני כבר לא האמנתי. היו הרבה שותפים כדי להביא את זה היום לקריאה שנייה ושלישית. ודאי שגם נודה בסוף לכל מי שעשה מאמץ והיה שותף להבאת החוק. הוא קיבל טיפול אישי ומיוחד. חברי חברי הכנסת, אני מתכבד להביא בפניכם את הצעת חוק זכויות נפגעי עבירה (תיקון מס' 11),

של חברת הכנסת יפעת קריב. הצעת חוק זאת נועדה לסייע לנפגע עבירת מין בשלב החקירה ולאפשר לו לבחור את מין החוקר שיחקור אותו. חקירה בדבר עבירת מין שבה נפגע עבירה נדרש לעתים לחשוף פרטים קשים ואישיים עלולה להיות עבורו חוויה קשה, המצטרפת לפגיעה הקשה שחווה בשל העבירה. לפיכך יש חשיבות רבה לאפשר חקירה שתהיה באווירה הנוחה ביותר לנפגע. מוצע לקבוע כי בתחילת החקירה החוקר יְיַדע את נפגע עבירת המין בדבר זכותו לבחור את מין החוקר, וייענה לבקשתו. עוד מוצע לקבוע כי ניתן יהיה שלא להיענות לבקשה, זה בשביל להחריג מהחיוב שעל החוקר או המשטרה, רק במקרה שקצין ממונה החליט, מטעמים מיוחדים שיירשמו, או שהחוקר המטפל בחקירה סבר שיש בהיענות לבקשה כדי לפגוע בחקירה ואולם בשל דחיפות החקירה הוא לא יכול היה להמתין להחלטת הקצין הממונה בעניין. מוצע כי במצבים האלה שבהם לא נענתה בקשת הנפגע,

תוצע לו האפשרות ששוטר או עובד הגוף החוקר בן המין המבוקש יהיה נוכח בחקירה, אבל לא הוא שיבצע את החקירה בעצמו. בזה בעצם כמעט עשינו את המקסימום שאפשר, מצד אחד לאפשר לנחקר לבחור את מין החוקר כדי באמת להקל עליו ולתת לו את האווירה הנכונה והנינוחה, כדי שירגיש את היכולת לחשוף כל חשיפה, לעתים חשיפות מאוד מאוד קשות. היום זה גם מגיע למצב שמונע מרבים להתלונן, בעקבות מה שהוא יודע שהוא יצטרך לחשוף בחקירה עוד לפני המשפט. לפי הניסיון שיש, זה מונע מהרבה אנשים לעשות את הפעולה הכי חשובה בעניין הזה, גם בשביל עצמם, אבל בעיקר גם בשביל האחרים, חשיפה בפני מישהו כשהוא מרגיש מוגבל. לכן קביעת המין על-ידי הנחקר היא קביעה בדרישה שהיא לא רק לגיטימית, היא גם משביחה ומאפשרת חקירה ומתן עדות אמיתית יותר, פתוחה יותר ואותנטית יותר. במקרה הזה אני דווקא רוצה להגיע מהמבט השני. מתברר בסופו של דבר, שעל אף כל מיני חקיקות שאנחנו מנסים, גם בכנסת הזו, אולי באופן מיוחד, עם כל הדעות שאין הפרדות בין גברים לבין נשים, למה אנחנו עושים את ההפרדות האלה, ויש איסור, ולפעמים יש גם איסורים פליליים, ואנחנו מדברים בלשון זכר ובלשון נקבה, אנחנו בעצם כמעט מפילים ומורידים את כל הדברים הטבעיים שיש בנושא הזה. והנה, מתברר שכן צריך. הטבע וההפרדה שיש בין גברים לנשים זה דבר שהנה, כשמגיעה שעת המבחן, אנחנו באים היום ודורשים שאותו נפגע יבחר את המין שנוח לו. בסופו של דבר אנחנו חיים בעולם, יש טבע לעולם, וכמו שאנחנו מובדלים מיצורים חיים אחרים, יש גם בתוך בני-האדם שמובדלים במבחר האנושות, יש גם בזה שההפרדה היא לא דבר מפלה ולא דבר שאומר שמישהו הוא יותר או מישהו הוא פחות. בסופו של דבר אנחנו רוצים לאפשר שבמקומות רגישים, לאור הדרישה, בסופו של דבר אדם מרגיש נוח יותר בקרב בני המין שלו. אם הגיעה העת שאני יכול לסיים אז אני באמת רק אקח את החלק של התודות, אני מניח שתעשה את זה מציעת החוק, תיתן את כל התודות,

שנחשפתי בעבודה הקצרה שלי, כשאני ניהלתי את הוועדות, הנכונות של הוועדה עצמה בראשות דורית ואג וכל העוזרים, ודאי היושב-ראש, הצוות המשפטי והמחלקה המשפטית שבאמת עשתה מאמץ עילאי, בקושי הגיעה עם נשימה לכאן, לאולם המליאה. להצעת החוק הזאת לא הוגשו הסתייגויות אבל הוגשו בקשות דיבור, ולפי הסיכום שהיה לנו, ואישרנו את זה לשנייה ושלישית, יש אפשרות לתמוך בהצעת החוק המאזנת בין הצורך לקיים חקירה יעילה לבין הצורך להתחשב בנפגע עבירה ולתמוך בו בשעה הקשה שבה הוא מצוי.

תודה לחבר הכנסת אורי מקלב, שהציג לנו את הצעת החוק מטעם ועדת החוקה, חוק ומשפט. כפי שאמר גם חבר הכנסת מקלב, אין הסתייגויות לחוק אך יש כמה בקשות דיבור. הראשונה שביקשה היא חברת הכנסת יפעת קריב. בבקשה, גברתי. לאחר מכן, חבר הכנסת דב ליפמן. אדוני היושב-ראש, גברתי מזכירת הכנסת, חברי חברי הכנסת, האמת, אני מתרגשת. אני גאה מאוד לסיים את הכנסת הנוכחית בהצעת חוק כל כך משמעותית. בסוף המושב הראשון של הכנסת העברנו פה ממש כחוק אחרון את חוק הסרטונים, שיצר תקדים ופריצת דרך ברמה העולמית בנושא של הפצת סרטונים אינטימיים ברשתות החברתיות. הכנסת הראתה שעם הקִדמה היא מתקדמת יחד עם הטכנולוגיה. כל העולם ופרלמנטרים נוספים בעולם לקחו את הצעת החוק הזאת, תרגמו אותה לשפות נוספות, וזה תפס במקומות נוספים בעולם. בסוף המושב הקודם, ברגע האחרון, במושב האחרון, הצעת החוק האחרונה, העברנו את חוק ייצוג הולם לנשים ברשויות המקומיות. אתם זוכרים את הפיליבסטר ואת כל מה שעברנו כאן? אבל אמרנו: יהיו יותר נשים שייצגו אותנו ברשויות המקומיות, בפוליטיקה המקומית. ובסוף המושב הזה, אני מתרגשת היום שאנחנו מסיימים את הכנסת עם הצעת החוק שמדברת על בחירת מין החוקר. זו בעצם אמירה מאוד משמעותית, שאומרת שכל נפגעת ונפגע עבירת מין, ברגע שהם מגיעים למשטרה הם יוכלו לבחור את מין החוקר שיחקור אותם. זה באמת מאוד משמעותי לנשים שצריכות לחשוף דברים נורא אינטימיים, קשים, לא נעימים ומביכים, וברגע שיושבת אישה כל החקירה היא חקירה אחרת לגמרי. ואני רוצה לומר שמבחינתי אין שום דרך להשלים עם המצב של אלימות כלפי נשים וכלפי קטינים בחברה הישראלית. אני רוצה מאוד להודות להרבה מאוד אנשים, צריך להודות בסוף, אבל אני אגיד את התודות כבר עכשיו, אני קודם כול רוצה להודות לשותפים שלי וליוזמים של הצעת החוק, שהם חברי הכנסת דוד צור ומשה מזרחי, שביחד יזמנו את הצעת החוק הזאת, אני רוצה להודות באופן מיוחד לדורית, מנהלת ועדת חוקה, שבאמת עשתה מאמץ מיוחד להביא את הצעת החוק הזאת לידי השלמה, ליושב-ראש הוועדה דודו רותם, ליועצת המשפטית נועה ברודצקי-לוי, וכמובן לחבר הכנסת אורי מקלב, שניהל את הדיונים בוועדה והוביל את זה. זה לא היה קורה בלי הצוות של ועדת חוקה, אז המון תודה. אני רוצה להודות לוועדת הכנסת, לאתי בן-יוסף וליושב-ראש הוועדה יריב לוין, אני רוצה להודות למשרד לביטחון פנים, אתמול עד אמצע הלילה, עד 22:00,

ואחרי זה כולם ישבו עוד על הניסוחים ובדקו שזה מקובל על כולם, ליועץ המשפטי יואל הדר, לברקו, ובכלל למשטרת ישראל על הנכונות שלה להכשיר עוד חוקרות נשים. זה יהיה נכון גם לאלימות כלפי ילדים, זה יהיה נכון כלפי קטינים. בעצם יהיו לנו במשטרה הרבה יותר חוקרות, וזה מה שחשוב. אני רוצה להודות באמת למזכירת הכנסת

המאמץ האדיר, ליושב-ראש הכנסת, וגם לזאב אלקין, ולאורי שוהם, כי באמת כולם ריכזו כוחות ביחד כדי שהחוק יעבור. ולחברי שנמצאים פה במליאה, תודה רבה לכם שבאתם להעביר את הצעת החוק, כנראה האחרונה במושב הזה. מעבר לזה, אני רוצה להודות רגע אחד, חשוב לי מאוד, לוורד סוויד, יועצת ראש הממשלה לקידום מעמד האישה, שלאורך כל הדרך ליוותה, גם ברמה האישית, את הצעת החוק הזאת, ובכלל את כל הצעות החוק שהיו קשורות לקידום מעמד האישה, למרכז סיוע לנפגעות תקיפה מינית: ליועצת המשפטית ליאת קליין ולמרכז "טנא" לנפגעות תקיפה מינית בבית-החולים "פורייה", שהם באו אלינו עם הרעיון ועם היוזמה. אני רוצה להודות לצוות שלי, למלי ודוד, שעובדים כל הזמן, ולאהוביה, שהוא מתמחה שקיבלנו דרך הממ"מ ועשה עבודה מדהימה, מדהימה, מקצועית ונהדרת בייעוץ המשפטי ובליווי המשפטי של הצעות החוק. אני חושבת שהכנסת יודעת לקבל מתמחים באמת מצוינים. אני רוצה לסיים במילותיו של דוד בן-גוריון, שבאיזשהו מקום אומרות אמירה מאוד משמעותית על כל מה שעובר עלינו כאן, וזו אמירה שמלווה אותי כל החיים, דוד בן-גוריון אמר: "ידעתי שזה לא פשוט ולא קל, מי שרודף אחרי הקלות, אל ילך בדרך זו. אבל מי שיש לו אלוהים בלבו ומרגיש צורך ויכולת להשתתף במעשי בראשית, זו הדרך". אז אני רוצה לומר תודה רבה. ואדוני היושב-ראש, אם אחר כך יהיו עוד כמה דקות, אשמח לקרוא מכתב בשם מרכז הסיוע לנפגעות תקיפה מינית.

תודה לחברת הכנסת יפעת קריב ויישר-כוח. חבר הכנסת דב ליפמן, בבקשה, אדוני. חבר הכנסת דב ליפמן בלט בנוכחות במליאה, היה אחד המתמידים, ואם אני לא טועה הוכרז כאלוף ההצבעות בכנסת הנוכחית. אני לא אשאל אותך מה הצבעת בכל חוק וחוק, אבל טוב שיש לנו אלוף ההצבעות. בבקשה, אדוני. עד שלוש דקות לרשותך.

כבוד היושב-ראש, אדוני השר, רציתי להתחיל בברכות ליפעת על הצעת החוק. זה באמת משהו שאנחנו הגענו ליום האחרון של הכנסת ואנחנו ממשיכים בחקיקה. אני רציתי לעלות להגיד תודה לכמה אנשים: ראשית, ליושב-ראש הכנסת, על שנה וחצי שבה למדנו להיות חברי כנסת, ועזרת לנו והדרכת אותנו.

למזכירות, אנחנו רואים עכשיו איך המזכירות והסדרנים עובדים קשה בשנייה האחרונה כדי לחלק את הצעת החוק, להדפיס אותה. אתם באמת עושים עבודה מדהימה, וחשוב לנו, כחברי כנסת שעובדים פה באופן יומיומי ואין לנו הזדמנות להגיד תודה, פשוט להגיד תודה. אני אסיים עם הברכה שבעזרת השם בעוד כמה חודשים כולנו נתראה פה, במליאת הכנסת.

נראה את הכוח שלך מול הקדוש-ברוך-הוא בתפילות ובברכות. תודה. חברי הכנסת, מה זה, אווירת סוף הקורס. חבר הכנסת דוד צור, איננו. חבר הכנסת דב חנין, בבקשה, אדוני. אדוני היושב-ראש,

אדוני השר, עמיתי חברי הכנסת,

ברכות לחברת הכנסת יפעת קריב על החריצות, הנחישות והמסירות. אכן, לקדם את החוק הזה כל כך מהר לקריאה שנייה ושלישית זה באמת חייב הרבה מאמץ, קודם כול שלך, גברתי, בתור מובילת החקיקה, וגם הרבה רצון טוב מכל המערכות המקצועיות, הלוגיסטיות, המשפטיות, ושיתוף פעולה בינינו, חברי הכנסת, במסגרת של הסכמות, במסגרת של הבנות. אני מאוד מעריך את זה, ואני רוצה לברך אותך על הצעת החוק החשובה הזו.

גם אחד מהיוזמים, אז בוודאי אני שמח על אישורו של החוק הזה,

אני מדבר על סוגיה של שיתוף פעולה,

אדוני היושב-ראש, כפי שכולנו יודעים, בכנסת יש מחלוקות, והן מחלוקות מאוד קשות ונוקבות, וטוב שיש מחלוקות קשות, כי השאלות הן קשות והדילמות העומדות בפני החברה הישראלית הן מסובכות, וטוב שיש מחלוקת, וכשהמחלוקת היא נוקבת היא צריכה להיות נוקבת. ההחלטות לא פשוטות, ולכן צריך לברר אותן במלוא האמת ולפעמים גם במלוא החדות. ואני בעד מחלוקות ואני בעד לברר אותן, ואני נגד לטשטש אותן. אבל מעבר למחלוקות יש דברים, גם בכנסת, שאנחנו יכולים לשתף בהם פעולה, שיש לנו בהם הסכמות. לא בכל הנושאים שבעולם אנחנו חלוקים. ולמה, גם אם יש מחלוקת, אנחנו לא מסוגלים לשתף פעולה באותם עניינים שאנחנו מסכימים בהם?

אדוני היושב-ראש, הוא הרי דוגמה מובהקת לדבר הזה, כי מקדמת אותו, ראשונת המקדמים של הצעת החוק היא חברת הכנסת קריב, מסיעת יש עתיד. והיום בעצם התאפשרה העברתו של החוק בזכות חבר הכנסת אורי מקלב,

שגם הציג את זה וקרא להצביע בעד החוק.

הוא גם הוביל את הדיון בוועדה. אלה שתי סיעות שבוודאי יש ביניהן מחלוקת גדולה, והמחלוקת הזאת בוודאי תישאר,

רואים שכשמסכימים, אפשר גם להסכים, כשמסכימים, אפשר גם להסכים, חבר הכנסת מיכאלי. ואני רוצה לומר לכם, עמיתי חברי הכנסת, את גישתי האישית בעניין הזה. זה לא סוד שבבית הזה אני שייך לסיעת מיעוט, בינתיים, אנחנו עוד לפני הבחירות, אדוני היושב-ראש, יכול להיות שנהפוך לרוב, אבל בינתיים אנחנו עדיין במיעוט ורוב חברי הכנסת חולקים מכול וכול על השקפותי. אבל אני מסתכל עליכם, עמיתי חברי הכנסת, ואני מסתכל על 116 חברי הכנסת שלא שייכים לסיעתי, ואני שואל את עצמי: מתוך 116 האלה, האם יש בן-אדם אחד שאי-אפשר למצוא נושא אחד שיהיה אפשר לשתף אתו פעולה? הרי זה לא ייתכן. אם לא מצאתי נושא לשיתוף פעולה עם כל אחד מאתכם, 116 שלא שייכים לתנועתי, זה רק אומר שלא השתדלתי מספיק. זה לא סוד, אני רוצה ללכת רחוק, אני רוצה לראות את מדינת ישראל בשלום ובשוויון ובצדק חברתי ובמקום הרבה יותר טוב ואחר מהמקום שבו אנחנו נמצאים, אבל דווקא מכיוון שאני רוצה ללכת רחוק, אני מוכן ללכת לאט, ואני מוכן ללכת צעד אחד קדימה עם כל מי שיסכים ללכת אתי צעד אחד קדימה כדי לתקן משהו, גם אם נמשיך להתווכח על הצעדים בהמשך הדרך. אדוני היושב-ראש, זה משמח אותי שאנחנו מגיעים ליום האחרון בכנסת, במליאת הכנסת, ומסיימים אותו דווקא בחקיקה כזו שממחישה את העשייה שנעשית כאן בכנסת.

תודה לחבר הכנסת דב חנין. אכן מסר מאוד חשוב, ואני גם חייב לומר שבאופן אישי אני מאוד מזדהה עם המסר הזה.

לפני שנעבור לדובר הבא, אני מבקש לקדם בברכה את המרצים שהגיעו מחו"ל לכנס הבין-לאומי שעורכת הלשכה המשפטית של הכנסת בראשות עורך-דין איל ינון, היועץ המשפטי של הכנסת, גם נכון לעכשיו וגם,

בכפוף להחלטת ועדת הכנסת, בחמש השנים הקרובות, כך אנחנו מקווים, יחד עם הפקולטה למשפטים באוניברסיטת בר-אילן. הנושא של הכנס: תורת החקיקה והליכי החקיקה, בין תיאוריה לפרקטיקה. ברוכים הבאים, Welcome to the Knesset. הדוברת הבאה היא חברת הכנסת קארין אלהרר,

אילן גילאון. חבר הכנסת אברהם מיכאלי, בבקשה,

לרשות אדוני עד שלוש דקות. אדוני היושב-ראש, אדוני השר, חברי חברי הכנסת, החוק המוצע הוא חוק אנושי מאוד, חוק שמבטא את הרגישות שלנו ככנסת וכנציגי ציבור באותן בעיות, יש לנו הרבה בעיות בציבור, הרבה בעיות שהציבור נתקל בהן, ואנחנו מנסים מדי פעם לתקן את אותן עוולות שנגרמות לאזרח שהוא ממילא כבר פגוע, ממילא כבר עבר טראומות באותה סיטואציה שהוא נמצא בה. ולכן אני וחברי חבר הכנסת מקלב היינו אלה שאישרנו את החוק.

טכנית יכולנו מהר מאוד להפיל שם את החוק, אבל לא התכוונו,

להתחשבן, לא עם מגישת החוק ולא עם כל אלה שעמדו מאחורי זה.

התייחסנו לזה באופן ענייני ואכן אישרנו את החוק.

החוק לא מושלם, חסרות בו כמה זוויות נוספות והייתי עושה את זה אחרת, אבל מכיוון שהבנו היום שאין לנו הרבה זמן לשפר את זה עוד יותר ועוד יותר, השארנו כרגע את מה שיש.

הסוגיה הזאת של נפגעי עבירה, לצערנו, עלתה בכנסת הנוכחית כמה פעמים בדיונים עקרוניים. מה שקורה, אנחנו ככנסת, ואני אמרתי את זה כמה פעמים מעל בימת הכנסת, לצערנו, אנחנו קבלנים של חוקים. אנחנו מגישים חוקים, מאשרים חוקים, ועדות מאשרות חוקים, הבעיה שלנו היא הפיקוח, אדוני היושב-ראש, הבעיה שלנו היא לוודא את הביצוע של החוק. הסוגיה הזאת של נפגעי עבירה עלתה פה בכנסת בהצעות לסדר-היום ולאחר מכן בדיוני עומק בוועדת החוקה חוק ומשפט, בראשות חברי חבר הכנסת דודו רותם, ואני ניהלתי שתיים-שלוש ישיבות. יש בעיה לגבי נפגעי עבירה, אדוני היושב-ראש, שהציבור הנפגע הזכאי לקבל מידע מהמערכות, לא מקבל מידע. יש מערכת שנקראת מנ"ע. מערכת מנ"ע, לצערנו, לא מתפקדת. האזרחים שאמורים לקבל את המידע מהמערכת, או שלא מקבלים בכלל או שמקבלים אחרי, וזה קריטי בשביל אותו נפגע עבירה, שהעבריין כבר יצא החוצה, העבריין מסתובב ברחוב, והיו אמורים להזהיר את נפגעי העבירה מאותו עבריין, כי הם חוששים ממנו. וזה קורה מתי? אחרי שהוא כבר מסתובב בחוץ. הדברים הנוספים שעלו לנו בבדיקות ובתלונות של נפגעי עבירה שהופיעו בפנינו, אמרו שהם מתקשרים לאותה מערכת כדי לקבל מידע והמערכת הזאת לא מתפקדת, המערכת הזאת מסובכת, מורכבת. בדיונים שהיו הבטיחו נציגי המשטרה שישפרו את זה. אבל, אדוני,

בחוק שקבע שהמערכת הזאת תקום לפני כמה שנים. בינתיים חוק חוקקנו, דיבורים דיברנו, ביצוע אין.

אני מקווה שאנחנו נשתפר בכנסת הבאה בכך שאנחנו גם נגביר את הפיקוח על החוקים. אדוני היושב-ראש אפילו דיבר על זה,

בישיבה מיוחדת שקיים בסוגיה הזאת. אין ספק שהכנסת תימדד לא רק בחקיקת חוקים אלא גם באכיפה של אותם חוקים על הממשלה, שתבצע אותם.

תודה לחבר הכנסת אברהם מיכאלי.

התחלנו את ביצוע המשימה הזאת וטרם סיימנו בגלל היציאה של הכנסת לפגרה ולבחירות, אבל נקווה שחברי הכנסת של הכנסת העשרים ישלימו את המלאכה. אחרון מבקשי רשות הדיבור הוא חבר הכנסת דוד אזולאי,

לאחר מכן נעבור להצבעה בקריאה שנייה ושלישית. אדוני היושב-ראש, אדוני השר, עמיתי חברי הכנסת, רציתי לוותר מראש על זכות הדיבור הזאת, אבל מצאתי לנכון לדבר. אני חושב שהחוק הזה מאוד חשוב, במיוחד כאדם שמכיר את הסוגיה של נפגעי עבירה. אני רוצה להתחבר לדבריו של חבר הכנסת דב חנין, שלמרות חילוקי הדעות שיש בבית הזה, יש פעמים שיש איחוד דעות למרות הוויכוחים הקשים. והנה לנו דוגמה של הסיפור של נפגעי עבירה. לצערי הרב, חברת הכנסת יפעת קריב, עשית מעשה טוב, חוק טוב,

לפעמים אני שואל את עצמי, איך דבר כזה לא עלה עד היום. אבל אני רוצה להגיד לך,

להוציא לך את האוויר מהגלגלים, אבל יש עוד המון המון דברים ששייכים לנפגעי עבירה. אתן רק כמה דוגמאות קטנות. דיבר על זה חברי חבר הכנסת מיכאלי, בקשר למערכת מנ"ע, שלשמחתי הרבה, נכנסנו קצת בעובי הקורה, חל איזה שיפור, עדיין לא הגענו למנוחה ולנחלה. אחד הדברים הקשים ביותר למשפחות נפגעי עבירה, הדבר הראשון קרה להם אסון, הם מתמודדים לבד,

כלכלית, הכול. אין מישהו שיעמוד לצדם. יותר גרוע מכול, את ההודעה, פעם, לא היו מקבלים בכלל. קרה אסון במשפחה, אף אחד לא בא להודיע למשפחה. השכן עבר, מישהו שמע, מישהו ראה, דיווח למשפחה. ההתמודדות הכלכלית, אם הם צריכים טיפול פסיכולוגי, המשפחה, או אם הם זקוקים לעזרה כלשהי, ולאו דווקא במקרה של אונס,

יכולים להיות דברים הרבה יותר חמורים, גם אלה דברים קשים, אין שום דבר, אין שום תמיכה באותן משפחות. דבר נוסף שקשור לנפגעי עבירה, אותו פושע, נגזר עליו הדין, ישב בבית-הסוהר,

המשפחה צריכה להיפגש עם אותו עבריין. הוא יעבור אתם בסופרמרקט. זה אחד הדברים שלא ניתנה עליו הדעת. אני חושב שכולנו צריכים לברך על החוק הזה. אצלנו אומרים שהיות שזה החוק האחרון, אני מאוד מקווה שזה יחבר אותנו בכנסת הבאה אל הדברים שמשותפים לכולנו, על מנת שנוכל לעשות את זה. ולחברי דב חנין, אני רוצה להגיד לך על החיבורים: אני חושב שיש חילוקי דעות בינינו, בהשקפת עולמנו אנחנו חולקים האחד על השני, אבל יחד עם זה, אי-אפשר להגיד שלא עשינו דברים משותפים במשך כמה קדנציות. ומי ששואל, אני אומר לו: תראה, אין שום סיכוי שבעולם שדב חנין ישפיע עלי בהשקפת עולמי או שאני אשפיע עליו בהשקפת עולמו, אבל אני יכול להשפיע עליו בדברים שהם באמת יכולים להיות לטובת האזרח של מדינת ישראל, שאותו באנו לייצג כאן במדינה הזאת. תודה רבה, אדוני. תודה לחבר הכנסת דוד אזולאי, שגם ודאי מזדהה עם המסר ששמענו כאן, ואולי גם צודק, שזה מחבר אותנו לכנסת הבאה, לכנסת העשרים, וחברי הכנסת יוכלו להמשיך את המלאכה

התשע-עשרה, התחילה לעשות בתחומים שונים. הודעה למזכירת הכנסת. תודה. ברשות יושב-ראש הכנסת, הנני מתכבדת להודיעכם, כי הונחו היום על שולחן הכנסת מסקנות ועדת הכלכלה בעקבות דיון מהיר בהצעתם של חברי הכנסת מיכל בירן, יצחק וקנין ואורי מקלב בנושא: העלאת מחירי המים לחקלאות.

תודה למזכירת הכנסת. אנחנו עוברים להצבעה. כפי שאמרתי, הצבעה בקריאה שנייה ושלישית, הצעת חוק זכויות נפגעי עבירה (תיקון מס' 11), התשע"ה 2014. מי בעד? מי נגד? נא להצביע. קריאה שנייה. אין הסתייגויות לחוק, אז הכול כנוסח הוועדה,

2 נתקבלו. 14 בעד, אין מתנגדים או נמנעים. כצפוי, החוק אושר בקריאה שנייה. אנחנו עוברים להצבעה בקריאה שלישית. לא היו מלכתחילה הסתייגויות, לכן גם לא התקבלו, אז גם קריאה שלישית כנוסח הוועדה.

בעד, 14 גם כן, אין מתנגדים, אין נמנעים. החוק אושר כנדרש בשלוש קריאות.

חברת הכנסת יפעת קריב כבר מסרה רשימת תודות ארוכה. היא ביקשה בשם, איך נקרא לזה? הנהנים מן החוק, אם יש במצב כזה הנאה כלשהי, אבל אלה שהחוק מיטיב אתם, גם לומר כמה מילים. אז בבקשה, גברתי, תוכלי לעשות זאת.

אני באמת מודה לכולם, ולכל מי שנמצא פה במליאה, ואני לא אחזור על התודות, אבל בשם מרכז הסיוע לנפגעות תקיפה מינית אני רק רוצה לומר כמה מילים: אין זה מקרי שהצעת החוק שסוגרת את פעילותה של הכנסת התשע-עשרה עוסקת בסיוע לנפגעות עבירות מין. הכנסת הזאת חרתה על דגלה את נושא נפגעי עבירה בכלל ונפגעי עבירות מין בפרט. אלימות מינית היא אחת התופעות הקשות, חוצה תרבות ומגזרים ורווחת הרבה יותר מכפי שאנחנו יודעים בקרב הציבור. השלכותיה של הפגיעה המינית הן הרסניות לנפגעות וגם לכל הסביבה העוטפת אותן, לא רק לנפגעות עצמן. תופעת הפגיעה המינית היא אחת התופעות הקשות המאיימות על חוסנה החברתי והכלכלי של מדינת ישראל. למרות שהנושא עולה על סדר-היום הציבורי יותר ויותר בתקופה האחרונה, מדובר בתופעה מושתקת, נאלמת ונעלמת. עד היום נפגעים ונפגעות רבים מהלכים בינינו כשסודם עדיין עמם, מפחדים לספר ולחשוף מה עובר עליהם. למרות החקיקה הענפה בכנסת הזאת, המלאכה לא הושלמה, ואנו מקוות שהכנסת הבאה תפעל לקידום זכויות נפגעי עבירה ולהרחבת השירותים הניתנים להם, וכן תפעל למיגור התופעה. הצעת חוק זו ורבות אחרות הן תוצאה של שיתוף פעולה של חברות כנסת רבות עם גורמי הסיוע, ואנחנו רוצות להודות לכל חברות הכנסת בבית הזה. זו הייתה כנסת מאוד מגדרית, שקידמה מספר רב של הצעות חוק בנושא. אנחנו מקווים שגם בכנסת הבאה תמשיכו ותקדמו את ההצעות הללו, ונפגעי ונפגעות עבירות מין ידעו שיש להם כתובת גם בבית הזה, גם בנושא החקיקה והאכיפה. נעשה הכול למיגור התופעה ונפעל לחברה שוויונית, דמוקרטית ונקייה מאלימות. תודה רבה בשם המרכז לסיוע לנפגעות תקיפה מינית.

תודה גם לחברת הכנסת יפעת קריב. חברי הכנסת, אין חוקים נוספים על סדר-היום, וזה בעצם מסיים את הישיבה לפני היציאה לפגרה. אני לא מודיע כרגע עוד על כל סדרי ההתנהלות כאן בשלושת החודשים הקרובים, כי ועדת הכנסת תתכנס בשעה הקרובה לאשר את הצעתי להתנהלות, על כינוס ישיבות מליאה, כינוס הוועדות וכן הלאה וכן הלאה. לפני שאנחנו נצא רשמית לפגרת בחירות, תרשו לי לומר כמה מילים: אלו הם הרגעים האחרונים של הכנסת התשע-עשרה, וזו העת לסיכומים ולתודות. כנסת ישראל היא אחד הגופים המושמצים ביותר, לרוב ביחס הפוך לנעשה בה. נדמה לי שמתקיים בה המשפט העממי: לעתים אי-אפשר אתה אבל גם אי-אפשר בלעדיה. זהו לבה הפועם של הדמוקרטיה שלנו, מוקד תוסס של שיח, של דיון ושל הכרעות,

כפי שציינו כמה חברי כנסת היום, של שיתופי פעולה. אני גאה על כך שגם בפרק הזמן המוגבל שעמד לרשותנו נעשתה כאן עבודה פרלמנטרית ענפה מאוד. קיימנו מאות דיונים במליאה ובוועדות, אישרנו עשרות רבות של דברי חקיקה והבאנו לכל בית בישראל את השיח הציבורי הסוער בכל נושא הנוגע לחיינו. בשנתיים הללו אירחנו בכנסת ראשי מדינות, בהם מבריטניה, מקנדה, מצרפת, לצד ראשי פרלמנטים ומשלחות מכל קצוות תבל. הגברנו מאוד את השקיפות של עבודת הכנסת והנגשנו אותה לציבור יותר מאי-פעם. רק אתמול חנכנו את מאגר החקיקה הלאומי החדש. דבר מדהים שגילינו, שזה בעצם האתר הראשון והיחידי הרשמי שמרכז את כל דברי החקיקה. השקנו פורטלי ועדות חדישים ופתחנו את מאגר השאילתות לציבור. לצד פעילותו המוצלחת של מרכז המבקרים המתחדש, יכול כל אדם להרגיש בבית בכנסת ישראל. הפכנו את כנסת ישראל לפרלמנט הירוק בעולם על-ידי שורה של צעדי חיסכון באנרגיה והוצאנו לדרך את פרויקט "הגג הסולרי", הראשון בפרלמנטים בעולם. אני משוכנע שבעזרת השם עוד יהיה המשך לכל אלה. אני מבקש להודות לכל מי שבלעדיהם לא היינו יכולים לקיים את כל הפעילות הפרלמנטרית הזאת: למנכ"ל הכנסת המסור והבלתי-נלאה, מר רונן פלוט, למזכירת הכנסת הנמרצת והמנוסה ירדנה מלר-הורוביץ, לסגן המזכירה נאזם בדר, ליועץ המשפטי לכנסת, עורך-הדין איל ינון, לקצין הכנסת תת-ניצב יוסי גריף, למנהלי ומנהלות החטיבות, האגפים והמחלקות, לכל עובדי ועובדות המשכן, אנשי המשמר והסדרנים, ואחרונים חביבים, חברות וחברי הכנסת, ובהם סגנַי, חלק נמצאים כאן, שהיו לי לעזר בניהול הישיבות ובשאר הפעילות של הכנסת.